בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. חג ט"ו בשבט שמח, ראש השנה לאילנות. החג של הכנסת עוד שנה-שנתיים נגמר.

הבהרתי שאנחנו מביאים 74 נרות על העוגה

גם שנה הבאה בעז"ה תהיה